אני פותחת את הדיון של הוועדה לביטחון הפנים. היום 10 במאי 2022, ט' באייר התשפ"ב, נושא הדיון הוא: אתגרים מיוחדים של משטרת ישראל, מג"ב ומחוז הצפון ישיבה מיוחדת במסגרת יום הגליל. אני רוצה להתחיל בברכה לחברי הכנסת המציעים והיוזמים של היום הזה חברי הכנסת יעל רון בן משה, אופיר כץ, אופיר סופר וענבר בזק. אני שמחה על היום החשוב הזה. אני יכולה להגיד לכם שהוועדה עוסקת המון באתגרי הפשיעה בגליל, שלצערי הם מורכבים יותר לעומת מקומות אחרים. אני ביקרתי במחוז צפון כמה פעמים ובשבוע שעבר גם הייתי עם מפקד המחוז במירון. גם פגשתי חקלאים בנושא הפשיעה החקלאית, ופגשתי את יחידת יג"ל, יחידה מצוינת שמתמחה בכל מה שקשור לסיכול הברחות וסמים מהגבול. לצערי חיזבאללה שמו להם כיעד להבריח אמל"ח לתוך מדינת ישראל, מתוך מטרה להעביר אותו לאזרחי ישראל, ולצערי אקדח לא מפספס, כמו שאנחנו רואים לאחרונה. כל זה כמובן מעבר לפשיעה הרגילה כביכול שקיימת בכל הארץ. אנחנו נשמע סקירה מרתקת של מחוז צפון, שאני מאוד מציעה לכם לשמוע אותה. חברי הוועדה היו כולם בסיור במחוז הצפון, היה סיור מרתק ואני מציעה לכם לשמוע לפחות חלק ממה שיציג מפקד הימ"ר. ניתן לחברי הכנסת לפתוח. יעל, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, על העבודה החשובה שאת עושה בוועדה הזו ועל זה שנעתרת מייד לקיים את הדיון החשוב הזה ביום הגליל. תודה לשותפים שלי חבר הכנסת אופיר כץ והאחרים, שנמצאים כרגע בדיונים אחרים.

מתנצלת מראש שגם אופיר וגם אני נצטרך להמשיך לדיונים אחרים בהמשך. זה לא בגלל שהדיון הזה לא חשוב, אלא פשוט אתגרי הגליל הם רבים ומשמעותיים ומתייחסים אליהם גם בוועדת אחרות. תודה אחרונה לנציגים שהגיעו, מקרוב ומרחוק, מהשטח, מהגליל, מהמשטרה. היום בבוקר התפרסם מחקר של הממ"מ, אני ראיתי אותו רק בדקות האחרונות - - - הם יתייחסו לזה בהמשך. אז אני רק אגיד היילייטס שהספקתי לסמן. במחוז הצפון יש הכפלה של מספר עבירות הירי. אני לא יודעת להגיד איזה תקופות נבחנו, אבל יש הכפלה בעבירות הירי. ואם הנתון הזה לא מספיק מדאיג, אז במחוז צפון פונים למוקד 100 פחות ביחס למקומות אחרים ולא בגלל שיש פחות עבירות.

זה מחוז שיש בו את שיעור פתיחת התיקים אולי הכי נמוך ובטח מהנמוכים לעומת יתר המחוזות. בנוסף, רבע מההצתות במדינה הם במחוז צפון ויש עוד נתונים מדאיגים. גברתי היושבת-ראש, אנחנו עדים לאיזשהו תהליך של הסלמה. את מכירה אותו היטב מהנגב ומקומות אחרים ואנחנו עדים לזה גם בגליל. יום הגליל כולו בא לשים לכולנו איזשהו תמרור אזהרה מול העיניים כל העת. לשמחתנו בעוד 25 שנים מדינת ישראל תמנה למעלה מ-15 מיליון אזרחים, ואם אנחנו לא נפעל כעת אנחנו נמצא את מרכז הארץ עם 11 או 12 מיליון אזרחים, ואת הגליל והנגב עם עוד 1.5 או שני מיליון בכל מחוז. מחוזות חלשים, עניים, מוכים באבטלה ובפשיעה. וכדי להתמודד עם האתגר של אוכלוסייה שצומחת כל כך מהר ותגיע ל-15 מיליון אזרחים, אנחנו צריכים לנקוט פעולות מעכשיו. אני מברכת את שוטרי משטרת ישראל ואת כוחות הביטחון על הפעילות הנמרצת שלהם בשטח. בעברי, עד שנת 2007, הייתי בשב"כ, אני מכירה היטב את האתגרים, ואני מחזקת על ידי כל מי שנמצא בשטח ובפיקוד. אני אשמח לשמוע מה התוכניות של הממשלה בעניין הזה, ואני מקווה שנצא מפה עם איזושהי בשורה. אנחנו אחרי דיון בוועדת החוץ והביטחון שקיים יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רם בן ברק על החשיבות הביטחונית של ההתיישבות בגבולות. אם אנחנו רוצים שאזרחים יגורו בגבולות אנחנו צריכים לפעול שתהיה להם איזושהי איכות חיים, ואם אנחנו לא נפעל יכול להיות שלא תהיה התיישבות ויהיו לכך השלכות לא רק כלכליות וחברתיות, יהיו לכך גם השלכות ביטחוניות על היכולת של מערכות הביטחון לשמור על הגבולות שלנו. ולכן אנחנו צריכים לנקוט פעולה מאוד נחושה, ואני מקווה שנצא מהיום הזה עם בשורה. תודה, יעל. אופיר, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, על הדיון החשוב הזה. יש לנו יום גדוש למען הגליל. אני רוצה להודות לחברת הכנסת יעל רון בן משה. אנחנו ארבעה יושבי-ראש של השדולה, והיא דחפה את היום הזה וקידמה אותו, ואני רוצה להודות לה בשם כל תושבי הגליל, שאנחנו חלק מהם. תודה כמובן גם לחברי הכנסת אופיר סופר וענבר בזק. הנושאים שהועלו בעצם חוזרים על עצמם, וגברתי היושבת-ראש מתעסקת בזה בצורה מופלאה וגם יורדת לשטח. יש לנו מספר בעיות בתחום הביטחון האישי שחוזרות על עצמן. אנחנו מקיימים הרבה דיונים, כבר תקופה ארוכה, ועדיין לא שמעתי מה בעצם נעשה ומה צריך להיעשות. אם למשל נדבר על דמי חסות, מדובר בתופעה שמגיעה כבר לכל מקום בצפון. יש להם כל מיני טכניקות, כולל חברות שמירה, והעצמאים ובעלי העסקים כבר לא פונים למשטרה. זאת נקודה ממש ממש שחורה. הציבור, האזרח הנורמטיבי, רוצה לעבוד בכבוד, הוא בנה את העסק בידיים שלו והוא מאבד אמון במשטרה. זה מקום שאנחנו לא רוצים להיות בו ואנחנו צריכים לתקן את זה מהר מאוד, כדי שהאזרחים שיגיעו למצב הזה ירגישו ביטחון וירגישו שיינתן להם מענה. אני חושב שזה לא רק המשטרה, זה נוגע גם למערכת בתי המשפט, שהענישה בהם מקילה מדי. אותם אנשים שפונים למשטרה רואים את אוזלת היד, ואז באים אליהם אותם עבריינים שמצאו כל מיני פרצות בחוק, כמו למשל חברות שמירה וכדומה, וכך זה חוזר על עצמו ובסוף הפשע כן משתלם. זאת מגמה שאנחנו חייבים לשנות דחוף, כי ביטחון אישי הוא המרכיב החשוב ביותר. אם לא יהיה לתושבי הצפון

הגבולות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יצטמצמו. יש גם את התופעה של פשיעה חקלאית, שאני לא יודע כמה דיונים כבר קיימת על זה פה בוועדה. אני רוצה לשמוע מה נעשה עד עכשיו באותם נושאים, והאם אתם חושבים שיש חקיקה שמגבילה אתכם ואתם חושבים שצריך לשנות אותה.

אני הגשתי את החוק להחמרת ענישה כשבן אדם יורה בנשק באזור מגורים, אם זה חתונה או כל דבר אחר. הגשתי הצעת חוק להכפיל ושהמינימום יהיה מחצית מהעונש.

מי שירה בשטח בנוי וסיכן אזרחים נכנס לכלא. אי אפשר להשאיר בן אדם שמסכן בחוץ. כל ירי כזה יכול להרוג ילד קטן. מה הסטטוס של החוק הזה? שר המשפטים ביקש ממני לדחות את זה כי הוא מוצא לנכון... הוא התחייב על תאריך מסוים, שמזמן עבר. עכשיו נפתח המושב - - - אני מציעה שנבחן מה אפשר לעשות יחד, זה חוק חשוב. האמת שהפנייה הזאת הגיעה דווקא מראש עיריית לוד, שבה הם חווים את הירי הבלתי פוסק הזה בתוך שכונות מגורים, אבל זה רלוונטי גם לצפון, הרי שמענו עכשיו את הנתון על הכפלה במספר היריות. אני חושב שזה חוק שיכול להיות אפילו בהוראת שעה, כדי להעביר מסר.

אסור לירות בצורה בלתי חוקית, ובטח שלא לירות בשטח מיושב, ליד ילדים. ראינו את המחיר של זה עם אותו ילד שנהרג בגן משחקים. מי שיורה ליד ילדים צריך לשבת בכלא. היום זה לא קורה. תודה. גברתי היושבת-ראש, אני חושבת שיש חבילה של חקיקה שעוסקת בהחמרת ענישה שקשורה לפשיעה חקלאית, לפרוטקשן וגם לנושא החשוב שאופיר ציין. יכול להיות שאנחנו צריכים לבחון יחד מה אפשר לקדם במצב הפוליטי הקיים. ראובן, בבקשה. אני סגן ניצב ראובן נאווי, ראש זרוע חשיפה בחטיבה הטקטית. בעשר השנים האחרונות אני מטפל בכל מה שקשור בפשיעה החקלאית בכל הארץ. אז אתה לא של מחוז הצפון? לא, אני עסקתי בפשיעה החקלאית ברמה הארצית. אני מייצג

מג"ב בכל מה שקשור לאתגרים שלנו בטיפול בפשיעה בצפון. חשוב לי לציין שהטיפול של מג"ב מתחלק לשני צירים מרכזיים הציר של הבט"פ והמוכנות לחירום, כל מה שקשור לאיגודי כוחות ב"לחיצת כפתור"; והציר הפלילי, שבו האחריות של מג"ב זה הטיפול בפשיעה החקלאית. האתגרים שעומדים בפנינו זה כל מה שקשור למגוון העבירות החקלאיות, אם זה עבירות התוצרת, גניבות הציוד, כולל טרקטורים, גניבות בעלי חיים, פלישה והיזקים. בדיון האחרון שהיה כאן על פשיעה חקלאית נאמר שהחקלאים כבר לא מתלוננים. אתה מכיר את זה? האם אתה רואה עלייה בתלונות של החקלאים? יש לנו מעקבים על כל התלונות, התלונות נכנסות אלינו ואנחנו תמיד במגמה של לעודד את החקלאים להתלונן. אנחנו לא מזהים איזושהי מגמה של חוסר בתלונות.

כל המעקבים שלנו הם ממש מעקבים ידניים וההתייחסות היא פר תלונה. כל תלונה שנכנסת למג"ב בתחום של הפשיעה החקלאית נכנסת לטיפול הימ"רים, היחידות המרכזיות של מג"ב, והיא מקבלת את המענה המרבי והמיטבי שיכול להיות, כולל הגעה ספציפית לזירה ובחינה של הזירה בשטח. צריך להבין שהזירות החקלאיות הן זירות מורכבות. אני יודעת, הייתי בזירה כזאת בדיוק לפני שבועיים. זה לא כמו זירה עירונית. את מגיעה למשק חקלאי, בן אדם שגנבו לו טרקטור, בן אדם שגנבו לו בעלי חיים. ההזדהות שלנו היא מרבית, והממצאים בשטח הם מאוד מינוריים. יחד עם זאת, אנחנו עושים את מרב הפעולות במישור הזה, ואפשר לציין את ההתפתחות שלנו בטיפול בזה לאורך הדרך, כולל הקמת מרכז הבינה של מג"ב - - - אני רוצה לדעת אם יש איזשהו שינוי מגמה מאז ההתערבות של מג"ב בנושא הפשיעה החקלאית. האם יש עלייה בתלונות? אנחנו יודעים שאין עלייה.

לא, אני שואלת מבחינת הטיפול. גברתי, אנחנו יכולים לעזור לך. אני מהמועצה האזורית עמק הירדן, אנחנו יכולים להביא לך את הקולות של השטח בשמחה רבה. אני רוצה להגיד לכם משהו לגביי ולגבי חברי הכנסת אני לא צריכה שיבואו ויגידו לי לשמוע את השטח. תאמין לי שגם אני וגם חברי הכנסת שיושבים פה נמצאים כל הזמן בשטח. רק לפני שבועיים הייתי ביסוד המעלה אצל החקלאי עם המטע שלו שנעקר. אין לי בעיה שתבואו ותיתנו את הצד שלכם, אבל גם אנחנו, חברי הכנסת, מגיעים לשטח. אנחנו אפילו גרים בשטח. אפילו חקלאים. אני אישית לא גרה, אבל יש פה כמה שכן. ראובן, אני רוצה שתסכם. תכף סגל גם ידבר על הפשיעה החקלאית, כי זה נושא שמאוד מאפיין את הצפון, ואני תוהה אם הם רואים איזשהו שינוי מגמה. אני אציג את הנתונים ואני אומר מה משפיע על הנתונים האלה. מבחינת פשיעה חקלאית בהיבט הארצי, ב-2021 יש ירידה של 33% לעומת 2020. בגזרת צפון יש ירידה של 22% בין 2020 ל-2021. ואם נשווה את 2021 ל-2022 עד כה, נראה ירידה של 27%. אבל צריך להבין שזה לא רק הנתונים, זה גם העשייה. העשייה מתחלקת לכמה שלבים, בין היתר חיזוק מערך היישובים והקשר הישיר מול האזרח. אנחנו מדברים על 100 בעלי תפקידים שפזורים בגזרת הצפון, מש"קים ביטחוניים, מש"קים מועצתיים, מב"סים, ובסיסי הפעלה. סך הכול יש 2,200 מתנדבים שפועלים ביחד עם מג"ב. בימים אלה מוקמת יחידה חדשה במג"ב, הית"ק היחידה לתקיפה כפרית. זאת יחידה שתמנה 100 שוטרים. כרגע היא בהקמה. עד כה אנחנו עם 40 שוטרים, ונהיה עם 100 שוטרים, שיפעלו אך ורק במרחב הכפרי בגזרת צפון. זאת יחידה שתפעל עם אמצעים מיוחדים ועל בסיס ניתוח שעון הפשיעה. צריך להבין שהיחידה הזאת לא תצא מהשטח, זאת אומרת שגם אם יש הפעלה כזו או אחרת של חירום, היחידה נשארת בשטח ופועלת על בסיס ניתוח השטח. בכל מה שקשור ללחימה של מג"ב בהיבטים הטכנולוגיים, בסוף 2017 ותחילת 2018 הוקם מרכז הבינה של מג"ב, שבעצם שדרג את היכולות של הימ"רים של מג"ב במתן מענה טכנולוגי ובהליך איסוף הראיות בהקשר של הפשיעה החקלאית. הוקמו בכל רחבי הארץ מרחבים מבצעיים, כולל בחלק הצפוני. חשוב לציין שגם נעשים שת"פים עם גופים אזרחיים. אני אתן את הדוגמה של מועצת הדבש, כל סיפור גניבות הכוורות וגניבות הדבש. מדובר בתופעה מאוד מורכבת. באיזשהו מקום זאת תופעה שהיא קצת צדדית, אבל לא, היא מקבלת את מרב הקשב ומרב המאמצים. צריך להבין שלדבוראי אין אמצעי אבטחה, אין אמצעי מיגון, ואין שום אינדיקציה לפשע, אפילו ביום שמבוצעת הגניבה. מנחם מימ"ר צפון, תתחיל להגיד כמה מילים ואז תראה את המצגת, אבל אני אעצור אותך באמצע המצגת כי אני רוצה שחברי הכנסת ידברו ושאוכל לשחרר אותם לדברים אחרים שיש להם. צוהריים טובים לכולם. קודם כול, מפקד המחוז מתנצל שהוא לא מגיע. כולנו בעשייה לגבי מירון, וכרגע מפקד המחוז נמצא במשחק מלחמה שם. שמי מני, אני מפקד ימ"ר

בשנה שעברה באותה תקופה עמדנו על 59 כלי נשק מוברחים,

כמות התפיסות עולה. אנחנו רואים שינוי מגמה בכל מה שקשור לגבול לבנון. אם בעבר היינו רואים הרבה הברחות של סמים, היום אנחנו רואים מעט הברחות סמים ויותר הברחות של

כל מי שגר באזור הגליל מכיר את זה, בעיקר במרחב הכפרי, שמוקף בכפרים. אני רוצה

לי לקבל עליהם גם הרבה פניות ציבור. הראשון הוא נושא הפרוטקשן והשני הוא הפשיעה החקלאית, שקשורים אחד

נפגשתי עם עסקים ועם קיבוצים שחוו נזקים של מיליונים, בין היתר בשריפה של ציוד חקלאי ובתי אריזה. נכון להיום המצב הוא שחברות הביטוח מסרבות לבטח פשיעה חקלאית נקרא לזה טרור חקלאי,

בדיונים שהיו פה בוועדה עם משרד החקלאות לא ניתן

יש הצעת חוק שהגיש חבר הכנסת רם בן ברק שאוסרת על הדבר הזה,

בקרוב.

חלק מהבילוי בגליל זה לקחת שקית,

ובמקרה הפחות טוב זה טנדרים שנעצרים במטע או בפרדס

אני היום בבוקר פתחתי את הספר "אש בגליל", ספר שנכתב סביב 1938. האלמנטים שרואים שם, של שריפת תבואה בשדות שהתמודדו איתם ותיקי ראש פינה ואחרים, הם אותם אלמנטים. אני כל הזמן תוהה לגבי אותם אלה שתקפו את טרומפלדור וחבריו, מאיזה אזור בדיוק הם

אנחנו לא ערוכים למלחמה הבאה. זה נכון לכלל המדינה, לא רק לצפון. כמו שיש לנו צבא מילואים לצבא הסדיר, חייבת להיות לנו עתודה מאוד גדולה שמסייעת למשטרה ביום בשעת השי"ן,

אנחנו רואים שלפשיעה יש מרכיב לאומני מאוד משמעותי, ראינו בשומר החומות גידול ניכר בהיקפי הפעילות הפח"עית, הטרוריסטית והלאומנית, ואנחנו לא ערוכים לתרחיש

קחו למשל את באר שבע, 230,000 איש.

חלקם צריכים להיות עסוקים בהגנה המרחבית על העיר וחלקם בדרכים. הם צריכים לוודא שבאר שבע לא מתנתקת ממרכז הארץ בשעת

ברגע שראש העיר יודע שהוא צריך לגייס 2% מהאוכלוסייה, קודם כול תיעזרו בשומר החדש. הם יודעים להדריך ולסייע, והכול יחד עם המשטרה ובחותמת שלה,

אבל

אני אשתדל לשפוך את כל ליבי בשתי דקות. אני מברכת את כוחות הביטחון מכל ליבי ומצדיעה לכם. אני קידמתי חוק בנושא הפרוטקשן, שהיא תופעה

מדובר על אנשים מלח הארץ, והלב פשוט נשבר. ההסתכלות על החוק כמשהו שהוא במקרה הטוב המלצה פשוט כואב הלב למי שאוהב את

עם

לחימוש אזרחים ואין לי ספק שצריך לעבות את הכוח וצריך מתנדבים וגם באמת יש גורמים שעושים עבודה באמת טובה

אומנם הכפר הזה הוא שקט ואין לו הרבה בעיות, אבל בצפון כן יש בעיות. חבר הכנסת ברקת דיבר על כך שאנחנו צריכים כוחות ועוד ועוד. אני רוצה

גם אם נביא את כל הכוחות האדירים, עדיין, בלי חינוך, בלי טיפול בילד,

בלי טיפול בבעיות הכלכליות הקשות שנמצאות בתוך הכפרים, הדברים האלה ימשיכו. אני חושב שהגיע הזמן לעשות שוויון - - - לא הבנתי, זה שאין תשתיות זה אומר שצריך לקחת פרוטקשן? לא, ברור שלא, אני נגד זה.

מרעי, בבקשה,

מעט.

אני רואה פה קולגה שלי מהצבא,

היינו מ"פים. תראו, חברים, אפשר ללכת ולחזק את

תודה רבה.

להתייחס לנושא של הפשיעה החקלאית. בבקשה, אדוני. שלום לכולם. אני

שיטפל בכל הבעיות של הביטחון במרחב הכפרי וכמובן גם בתחום של הפשיעה החקלאית. רק לסבר את

נושא נוסף הוא הנושא של אכיפה מינהלית בתחום של הסגות גבול,

אבל אני חושב שמה שאנחנו עושים פה בחצי שנה לא עשו מעולם.

זיקקנו את זה והגשנו למשרד החקלאות את התוכניות שלנו לגבי

ואני מקווה מאוד שהמהלך הזה יצא לפועל בחצי השני של 2022. אנחנו את שלנו עשינו ואנחנו

ופה יהיו בסיסים שרמ"ח יישובים ומפקד מג"ב יוכלו להפעיל אותם בכל הגזרות, והם גם יהיו עם אימון יותר טוב וציוד יותר טוב. אנחנו את שלנו עשינו ואנחנו מחכים לכסף שיבוא ממשרד הנגב והגליל. תודה. אני גם יכולה להגיד שסגל הוא כתובת לכל - - - כתובת לכל הבעיות.

השינוי במבנה הארגוני שהשר אישר למג"ב נותן תשובה הולמת לגבי האתגרים שיש לנו במרחב הכפרי,

כי ב-12:00 יש דיון על קו התפר שכבר התחיל בלעדיי, זה לא שאני הולכת לשתות קפה. גברתי היושבת-ראש, אני מודה לך שהזמנתם אותנו מהצפון כדי שנשמש קישוט לדיון החשוב

2% מהתיקים שנפתחו במשטרה קשורים למחוז הצפון ורק 9% מהפניות למוקד 100 הם ממחוז הצפון, ורק 4.5% מהתלונות המקוונות. אפשר לשאול למה זה קורה. אני רוצה גם להזכיר בקיצור את הנושא של התת-דיווח שקשור לשני סוגי עבירות שעלו פה הרבה הפשיעה החקלאית ונושא הפרוטקשן. אני לא אקריא את המספרים, אבל צריך לזכור שלפחות במה שנוגע לפרוטקשן מדובר על קצה הקרחון. המספר הוא 39%, אבל זה כנראה הרבה פחות ממה שקורה בפועל, יכול להיות בגלל שאין לזה סעיף עבירה ייחודי בחוק. לגבי הפשיעה החקלאית אני אזכיר שבדיון קודם שנערך כאן בוועדה נציגי המשטרה מסרו שהם מתכוונים לערוך סקר בקרב חקלאים בשיתוף עם הלמ"ס, והשאלה היא איך זה התקדם מאז. יוצא סקר, ביחד עם המשרד לבט"פ, ל-750 חקלאים. חיים, סמנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, בבקשה. אני מייצג את הגליל ואני מאוד מבין את עידן, ראש המועצה של עמק הירדן. כן, אבל עם כל הכבוד, אני לא הזמנתי אותו. אני שמחה שמפילים עליי את יום הגליל ביחד עם כל האחריות שיש לי בכנסת הזאת,

אנחנו, תושבי הגליל, רוצים לבקש ממך, יושבת-ראש הוועדה, לפקח על פעילות הממשלה ועל התקציבים שאמורים להיכנס לטובת מה ששני חברי הכנסת שמייצגים את המיעוטים אמרו. כי שם עומדת הבעיה. לפני חמש שנים ישבנו עם המשטרה, יגאל חדד ועוד הרבה גורמים, ועשינו תוכנית כדי להיכנס לאחד המקומות היותר בעייתיים בצפון, בלי לציין שם. עד היום לא היה שם שקל. הלכנו והשקענו שם במגרשי כדורגל, והורדנו שם מספרים והורדנו דברים. אני חושב שהתפקיד שלכם הוא לעזור לנו עם הנושא הזה. לא רק לדבר על יום הדין ועל מצבי חירום - - - אתה מדבר על תוכנית החומש? גם על תוכנית החומש וגם על דברים אחרים. יש משרדים שלוקחים יוזמה ורוצים להיכנס במקום מסוים שאנחנו יודעים שהוא נפיץ - - - אני אשמח לדבר איתך דקה אחרי הדיון. אנחנו רוצים את העזרה שלכם בפיקוח על הדברים האלה, כי בסופו של דבר הכספים לא מגיעים, לא למשטרה, לא אלינו ולא למי שיכול לתת מענה לאותם נערים שבוחרים לצאת לעשות פרוטקשן. בסדר גמור, אנחנו נטפל בעניין. אני מודה לך. אני מודה לכל מי שהגיע לדיון, אני מצטערת בפני מי שלא דיבר, פשוט יש לנו דיון חשוב מאוד על קו התפר בוועדת החוץ והביטחון, דיון משותף איתי. אני ממש מתנצלת. התחייבתי לעשות את יום הגליל, אבל זאת לא הפעם האחרונה, ולא סתם אמרתי שכל הוועדה הייתה במחוז צפון ולא סתם אנחנו ממשיכים כל הזמן להתעסק בפשיעה חקלאית. רק לפני שבועיים הייתי ביסוד המעלה ובמעלה גמלא, ואני גם יודעת בדיוק על איזה כפר דיברת. אנחנו נמצאים שם ואנחנו מתכוונים להמשיך, גם אם הדיון הזה היה קצר. אני שוב מתנצלת, אנחנו נמשיך לעסוק בזה. אני מודה גם למג"ב צפון, שעושים פעילות חשובה מאוד. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.